שלום לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה המיוחדת לרווחה ועבודה. היום ה-31 במרס 2020. אנחנו נתמקד היום בנושא העצמאים במשק מציאת פתרונות נוכח המשבר הנוכחי. כל הנושא של העצמאים מקבל נפח גדול בפניות